חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום שלישי, י"ח באייר התש"ף, 12 במאי 2020. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה) (תיקון), התש"ף-2020, החלטה מס' 5064. תודה. תודה למזכירת הכנסת. אנחנו נעבור לנאומים בני דקה. ראשונת הנואמים, סונדוס סאלח. דקה, בבקשה, גברתי. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לחילוץ הכלכלי,

מקבלים תוכניות ושומעים בכל מיני ועדות על תוכניות שונות לסיוע הכלכלי. הכיוון הוא חילוץ של טייקונים יותר מאשר חילוץ מוחלשים ואנשים שכירים. אם הרווחה הכלכלית והסוציאלית של הציבור תלויה בעושרם של הטייקונים, אנחנו מול אסון אחד גדול. זה אומר שאנחנו מחזקים את החזקים ומחלישים את החלשים יותר, זה אומר שאנחנו מול עוד משבר כלכלי אחד, גל שני. אני רוצה לשתף אתכם שהשתתפתי בצוהריים בישיבת ועדת הכספים בנושא הצלת עסקים או מפעלים שעומדים בפני סגירה או אתגרים כלכליים. דובר שם על מפעל פניציה, ששייך לאזור התעשייה נוף הגליל. אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם, ואני מנצלת את הבמה הזאת ודורשת לבחון מחדש את הסיוע לעסקים שהיו במשבר עוד לפני הקורונה, שלא יעלו על הגל עכשיו שזה בגלל הקורונה שהם נמצאים במשבר כלכלי. אני רוצה להציל את כלל העסקים העומדים באתגרים כתוצאה מהקורונה, כתוצאה מהמשבר הכלכלי הזה,

תודה לחברת הכנסת סונדוס סלאח. חבר הכנסת יזהר שי, בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש, לוחם גולני עמית בן יגאל, זכרו לברכה, נפל הלילה בפעילות מבצעית. אני רוצה להקריא לזכרו כמה מילים שהוא כתב בעצמו לפני קצת יותר משנה. וכך כתב עמית בדף הפייסבוק שלו: "כל שנה מאז שאני זוכר את עצמי תמיד ערב יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל תפס אצלי משהו יותר חזק בלב. אני לא זוכר טקס אחד שלא גמרתי עם עיניים דומעות, כי באמת משהו נגע בי, משהו באמת הזיז לי בלב, משהו באמת לקח לי את הלב, הוציא אותו בכוח, נתן לו מכה חזקה והחזיר אותו פנימה. בשנתיים האחרונות אני מציין את טקס יום הזיכרון בדמות שונה מדמות האזרח. הפעם אני בתפקיד של חייל על מדים עם הכומתה והתג ומייצג משהו. ופתאום למילים יש משמעות, למעשים יש השלכות, וכל דבר אתה משליך על עצמך. ואם חס וחלילה יקרה משהו ואם לך יקרה משהו מה יקרה, וישר מפל מכל צד של העין יורד לו לאט-לאט ושוטף לי את הפנים, מקבל לי את הכאפה הזאת של 'הלו, יש לך משפחה בבית שמחכים לך, לרעש שאתה מביא איתך, לצחוקים סביב השולחן, לבגדים ולמגבות על הרצפה, נשיקה על הראש למאמו, להתקשר לאבא שאתה בדרך הביתה ולשמוע בקול שלו שהוא מתרגש גם אם לפני שעה הוא ראה אותך, ובעיקר בעיקר לראות שאתה בסדר והכול טוב'. והמפל נהיה לשיטפון, הגרון מגרד, נשימות עמוקות כדי לעצור את הדמעות בכל זאת, אתה על מדים." סמל ראשון עמית בן יגאל, יהי זכרו ברוך. תודה לחבר הכנסת יזהר שי. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יום עצוב לי. יום עצוב. בנו של ידיד ותיק, איש חינוך ותיק, ברוך, נהרג הלילה בשומרון. תודה, יזהר, על הדברים לזכרו של עמית בן יגאל.

עצוב, עצוב. יהי זכרו ברוך. אני אעשה מעבר חד לדבריי.

הודיעו בתקשורת שב-14 ביוני ייפתחו מוסדות התרבות, ממש לעג לרש, ובמקביל, בכל רחבי הארץ מתקיימות מחאות והפגנות של מוסדות התרבות והאומנים וכל עובדי עולם התרבות. ולמה? כי אף אחד לא הציג מתווה תפעולי וכלכלי שיסייע בידי מוסדות התרבות לצאת מהמשבר הזה. שלושה חודשים מוסדות התרבות מושבתים כליל, וזה עוד לא הסוף. עד כה הם צברו הפסדים בסדר גודל של כ-400 מיליון שקל. 150,000 עובדים ויותר עובדים סביב עולם התרבות ללא פרנסה כבר כמה חודשים. חשוב לציין שעולם התרבות תורם לתל"ג כ-63 מיליארד שקל. ממשלת ישראל, באמת אתם רוצים לאבד את הנכס הרוחני הזה שלנו? עד מתי?

תודה לחברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת, השר, נפתלי בנט, לא?

אתה רשום איכשהו.

לא בירכתי אותך לשלום, לא ראיתי בכלל שאתה נמצא. אוקיי. חבר הכנסת אלכס קושניר,

יבגני סובה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כולם יודעים שמשבר הקורונה פגע במאות אלפי ישראלים, מאות אלפי אזרחים, שלא רק מתמודדים עם אובדן פרנסה אלא גם מנסים איכשהו לצלוח את המשבר. אבל בתוך הקבוצה הזאת, הקבוצה של הנפגעים, יש עוד קבוצה שלטעמי נפגעה הרבה יותר קשה. אני מדבר על הקבוצה של עולים חדשים שעלו ארצה ממש בששת החודשים האחרונים. אני אסביר גם למה. בששת החודשים הראשונים עולה חדש מקבל סל קליטה, שזה סכום למשפחה, לזוג, משהו כמו 4,500 4,800 שקלים, והסכום הזה איכשהו נותן מענה ראשוני. חלק הולך לשכר דירה וחלק הולך למחיה. סיוע בשכר דירה משרד השיכון נותן רק למי שמתאים לפי הקריטריונים אחרי שהבן אדם נמצא תשעה חודשים בארץ. זה אומר שבשלושת החודשים האלה הבן אדם יכול למצוא את עצמו ללא שום סיוע. אני פניתי למשרד השיכון, ואני מבקש שגם חבריי יצטרפו לפנייה הזאת ונוכל ביחד לעזור, כי האוכלוסייה הזאת באמת אין לה שום יכולת פרנסה, אין לה שום יכולת ללמוד שפה,

נמצאים במצוקה. ועוד דבר נוסף, שאולי זה גם פנייה למשרד האוצר, אני לא יודע מי הולך לנהל את המשרד הזה בעוד כמה ימים: לפני 25 שנה, 30 שנה, העולים החדשים היו מקבלים הלוואה, אחרי תקופה של שישה חודשים של סל הקליטה, המדינה או הסוכנות היהודית היו מעניקים להם הלוואה לתקופה מסוימת. גם היום זה יכול להיות פתרון. האנשים האלה לא מבקשים תרומה או מענק, הם מבקשים פשוט לקבל הלוואה שהם יוכלו לשלם את זה כעבור שישה חודשים, שבעה חודשים, מתי שהם יתחילו לעבוד, וכולנו בתקווה שהמשבר הזה יעבור.

אני באמת מבקש שכל אחד ששומע אותי יצטרף לדרישה, לבקשה הזאת, ומשרד האוצר ומשרד השיכון יבינו שנוסף לבעיות שאנחנו מדברים עליהן כל יום יש בעיות ספציפיות של האוכלוסייה הספציפית שעלתה ארצה ממש בששת החודשים האחרונים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת סובה. אגב, זה סובה במלעיל או סובה במלרע? סובה, השני.

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו כבר זה קרוב לחודשיים מקיימים דיונים בוועדת הכספים סביב נושא משבר הקורונה. אני חושב שאנחנו ערים פה כרגע לאחד המשברים הכלכליים אולי הכי גדולים שידעה מדינת ישראל, והמדהים הוא שאנחנו פעם אחר פעם, שבוע אחרי שבוע, בשבועות הראשונים עוד אולי זה היה נסלח, מגלים שהאירוע הזה מתנהל בלי שום כיוון, בלי שום תוכנית מסודרת של הממשלה, בלי שום הגדרת יעדים: לא מגדירים איזה עסקים צריכים לשרוד, לא מגדירים איזה עסקים הם פצועים קשה ואותם נציל, גם כיעד אסטרטגי של המדינה. אתה היום כבר מתחיל לטפל בפצועים שצפים על פני השטח, ברשימה של עשרות מפעלים שעומדים בפני סכנת סגירה, אלפי עובדים שבדרך לאבד את מקור פרנסתם, ומדינת ישראל, שתפסיד את היכולת לייצר בתחומים מסוימים,

התחומים האלה פשוט ייעלמו, מפעלים שכשהם ייסגרו, לא יקומו מחדש. נהיה תלויים לחלוטין ביבוא. מדינה שידעה בתקופות הרבה יותר קשות, עם הרבה פחות משאבים כלכליים, לבנות כאן תעשייה וייצור ישראלי,

מוצאת את עצמה דווקא עכשיו, את כל מה שנבנה כאן בעמל רב במשך עשרות שנים סוגרים, זורקים את המפתח לים ואומרים: נראה מה יהיה. כל אחד מנציגי הממשלה שעולה לא יודע לענות על השאלה הכי בסיסית שאנחנו שואלים אותו: מהם היעדים שהגדרתם לעצמכם בתחילת המשבר? באמצע המשבר? מה היעד?

אין תוכנית.

שטים עם הזרם. תודה. תודה. אני חייב גם לציין שהדיונים בוועדה שאתה עומד בראשותה נעשים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית ומקצועית. צריך גם את הדבר הזה לומר. רבותיי חבר הכנסת, אני מכריז על הפסקה בדיוני המליאה. אנחנו נחדש אותה עוד מעט, יותר מאוחר.

למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי קיבלתי הערב מכתב התפטרות מחבר הכנסת בנימין גנץ, יושב-ראש הכנסת, שמודיע על התפטרותו מכהונת יושב-ראש הכנסת. המכתב התקבל בשעה 21:57, וזו לשונו: "לכבוד חברי הכנסת, שלום רב, הנדון: התפטרות מכהונת יושב-ראש הכנסת. בהתאם להוראות סעיף 5(א)(1) לתקנון הכנסת, הריני להודיעכם כי החלטתי להתפטר מכהונתי כיושב-ראש הכנסת. בכבוד רב, חבר הכנסת בנימין גנץ".

תודה למזכירת הכנסת. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, י"ט באייר התש"ף, 13 במאי 2020, בשעה 11:00. אני מודה לכל עובדי הכנסת באשר יהיו על הזמן ועל הסבלנות. אני נועל את הישיבה.